בוקר טוב לכולם, היום יום שני, ט"ז בטבת תשפ"ב, ה-20 בדצמבר 2021 למניינם. אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה המשותפת לוועדת הבריאות ולוועדת חוקה, חוק ומשפט